בוקר טוב ושבוע טוב. היום יום שני בשבוע, ה-29 ביוני 2020, ז' בתמוז התש"ף, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר-היום: הצעת חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה,

יש הצעה ממשלתית שהייתה יכולה לגרוע מכל אחד בטעות שלושה-ארבעה-חמישה ימים, והאמנתי שזאת לא הכוונה. פניתי לשר האוצר אתמול ואמרתי לו: תקשיב, אנחנו הולכים לתת לנזקקים ולחלשים שבחברה מענק הסתגלות על ימים שלא עבדו, אז למה אתה בא לקחת להם שליש חודש בקבוצות של עשרה ימים? יש נוסחה פשוטה: מספר הימים שלא עבדו כפול הסכום שהם מדברים, חלקי ימי העבודה בחודש, וכל אחד שמקבל מה שמגיע לו. אף אחד לא מקבל פחות, אף אחד לא מקבל יותר. לשמחתי, שר האוצר הסכים ואמר: בשביל 5 - 7 מיליון שקל, אני לא רוצה לדפוק אף אחד. חברת הכנסת חוה אתי עטיה, הצעת החוק הזו מתחלפת ואנחנו עוברים לנוסח שהכנו אותו כבר אתמול עם חלוקה לימים,

וכל אחד יקבל את מה שמגיע לו. את תקראי ותמחקי? אני יכולה להקריא או שאפשר להדפיס את ההצעה. אני מציע שידפיסו את הנוסח והם יקראו את הנוסח הכתוב. תני גם לאוצר כדי שהם יראו את הנוסח הכתוב. ראינו, ויש לנו הערות, אדוני. הערות זה בסדר. אנחנו נקריא, נשמע את ההערות שלכם, והכול יהיה בסדר. גם האוצר לא רוצה לנצח את החלשים בכסף קטן, נכון? אם אתם רוצים לנצח, אתם רוצים לנצח בכסף גדול. אל תנצחו בכסף קטן. אבא שלי, עליו השלום, אמר: תהיו לארג'ים בכסף קטן. אנחנו מדברים על 100 80 מיליארד, אתם באים להרוויח 10 מיליון? אני מציין שוב, שר האומר אמר לי מייד: אני איתך, יש לך את זה. אמרתי לו: אני לא מקבל. אמר: טוב. אנחנו עושים הפסקה עכשיו ואת הולכת להדפיס. 10 דקות הפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 10:09 ונתחדשה בשעה 10:37.) בוקר טוב,

התש"ף. אנחנו מחדשים את הדיון בהצעת חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה. אני חוזר ואומר, אני שמח ששר האוצר הבין את הטענה שהעליתי לפניו שלא